חגי גרוס מנהל מינהל חברה ונוער משרד החינוך רוני מר עו"ד, לשכה המשפטית, משרד האוצר אסתי פלדמן סגנית היועץ המשפטי, משרד האוצר תמר לוי בונה רכזת תקציב